שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. אנחנו בשעה טובה מגיעים לשלב ההצבעות בנושא שכל כך היה חשוב, כל כך עניין חלקים רבים באוכלוסייה. היו פה דיונים מעניינים ביותר נושא התחדשות